שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. היום 21 בדצמבר, ו' בטבת תשפ"א. לפני שניגש לנושא הדיון שהוא עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עדכון בדבר